שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא: הסרת חסמים בפני אכלוס ללולי הטלה. אני ביקשתי לקיים דיון מהיר בגלל הרבה בעיות שיש לנו בענף ההטלה. נכון להיום, יש לולים שסגורים שהשירותים הווטרינריים לא נתנו לאכלס אותם, ואנשים נשארו בלי פרנסה. קיימנו את הדיון.

היום בבוקר, חצי שעה לפני הישיבה, הגיע מכתב של איזה הסכמות מסוימות, איגרת לפתוח לאנשים את הלולים, ולאפשר להם להתפרנס. מה הבעיה?

אסביר לך מה הבעיה. ענף ההטלה הוא ענף שנמצא בתכנון המחיר מפוקח, הכול בסדר. אנף ההטלה, שנים מנסים להוציא אותו לרפורמה,

כן הסכמות, הגענו להסכמות, חתמו על הסכם עם תקציב,

שאנחנו מוכנים לצאת החוצה.

כמו שאנחנו יודעים, עד שהאוצר מביא, עד שקורים דברים - - - מה ההסכם אומר? ההסכם אומר שאנחנו יוצאים לאזורי גידול ללולים משודרגים ויותר גדולים. זה ה-300 מיליון שמדובר עליהם?

380 מיליון. אז למה אתם באמת לא מסיימים את העניין? אבל איפה הבעיה, תשמע את הבעיה. שמעתי שהבעיה היא היתרי בנייה. מה כל הסיפור? הלולים הישנים לא נותנים להם לאכלס אותם עד שאין היתר, עד שלא מראים התקדמות ללולים המשודרגים.

עד שאין לי היתר בנייה בעדו שאני מראה התקדמות שאני עובר ללול משודרג, הם לא נותנים לי לאכלס את הלול הישן. אתה אומר לא נותנים לך לגדל שם כלום. לא נותנים לי לגדל בלול הישן, אם אני לא מראה להם התקדמות בחווה החדשה.

הם עד עכשיו השתמשו בזה בתור שוט שהחקלאים התקדמו, וזה פגע בנו כדי שנחתום על הסכמים. חתמנו על הסכמים, אבל המדינה עדיין לא עומדת. למשל, במשרד להגנת הסביבה, לא חותמים לנו על רשיונות עסק. יש הרבה חסמים בדרך שהם לא מאפשרים. כאילו המדינה מצד אחד עושה עלי לחץ,

המדינה לא נותנת לי להתקדם. עכשיו, מה קורה? הם לא נותנים ללולים להתאכלס. אנשים נשארים בלי פרנסה. והוא אומר לי תשמע, השירותים הווטרינרים, עד שאתה לא מביא לי היתר בנייה ללול חדש, אני לא נותן לך לאכלס את הלול הישן.

עברנו את העניין הזה, מה הקשר היתר בנייה לבריאות הציבור ובריאות העוף שהשירותים הווטרינרים צריכים להתעסק בזה?

תביא לי היתר בנייה או איזושהי התקדמות לחווה החדשה, אני אתן לך לאכלס את הלול הישן. עכשיו, לפני חצי שעה, יצאה פה איגרת שאומרת תשמע, בואו נאריך לכם את זה. גם המנכ"ל שאני לא רואה אותו פה, הוא מסר שהוא יגיע. המנכ"ל והשר, נראה לי שהם התקדמו. מי אחראי על זה? כבר ב-2007 התקבלה החלטת ממשלה שלולי הטלה יעברו בגלל הסיכון לבריאות הציבור, ולבריאות העופות, ותנאים סניטריים. אני מזכיר שהחקיקה שהלולים נדרשים לעמוד בה היא קיימת משנת 81'. זה לא שאנחנו פועלים כאן מרוע לב. אנחנו פשוט אוכפים את החוק. רוב הבעיה זה היתרי הבנייה? רוב הבעיה כיום היא שאנשים לא התקדמו בתהליך לקראת מעבר ללול שעומד בכל הדרישות בהתאם לאבני הדרך של תקופת מעבר שנתן כבר ב-2019, זה לא שאנחנו נמצאים בתהליך מאתמול. אנחנו ב-2019, פרסמנו - - - זה המושבניקים אתה מדבר. קיבוצים יש להם דבר כזה? אין לקיבוצים, רק למושבניקים. נתנו לוחות זמנים ב-2019, פרסמנו, אמרנו:

אנחנו לא יכולים לחיות יותר עם הסיכון הבריאותי ועם העובדה שכל הזמן כמות המטילות הולכת וגדלה בצפון, עם צפיפות שהולכת וגדלה, עם סיכון הולך וגובר לבריאות הציבור ולבריאות בעלי החיים.

התפרצות שפעת עופות במרגליות, זה התסריט שחששנו ממנו - לא הצלחנו להשתלט בגלל המבנה הפיזי של הלולים. חוסר הפרדה, חוסר יכולת למנוע הפצת מחלות. שפעת עופות זה מקרה קיצון. למה לא התקדמתם? חשוב לי לציין לפרוטוקול, שהלול שלי אישית עומד בכל התנאים.

כל הדיון שאני מנהל פה לא קשור למכסה האישית שלי, ככה שאין לי ניגוד עניינים. התקדמנו, ויש לנו לול שעומד בתנאים, ויצאנו לאזור גידול בלי מענקים ועם השקעה.

בבקשה, ראש המועצה. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על הישיבה, זה לא ברור מאליו. בדרך כלל, בשיח הציבורי לא רגילים לדבר על חצי הכוס המלאה, אבל אני כן אומר שלאחר עשרות פגישות גם עם המנכ"ל, גם עם השר, גם עם הגורמים המקצועיים, אני חושב שניכר פה בעצם באיגרת שהייתה התקדמות מבחינת אבני הדרך. אבל כן צריך לתאר את כל התמונה בכללותה. מדובר פה על תהליך ארוך וממושך מול השירותים הווטרינריים כשהבסיס היה תחילתו אם יש תקציב או אין תקציב.

עכשיו יש.

מ-2019, כפי שציין פה ד"ר תמיר גושן, לא היה תקציב. האנשים היו בחוסר ודאות לגבי האופק התכנוני כן משקיעים, לא משקיעים. מדובר פה במילונים. לאחר האמירה שיש פה בעצם תקציב,

צריך לראות איך מתקדמים.

באגרת יצרו שלושה מסלולים של אבני דרך עם תב"עות, בלי תב"עות,

אבל יש דבר אחד מאוד משמעותי כשקראתי את האיגרת בטיוטות, בשלב של השיח שלא דובר עליו, שהוא בעצם חסם משמעותי להיתר הבנייה, ואני אומר את זה כיושב-ראש ועדת הבניין שמאשר את ההיתרים, הוא בעצם פתרון הקצה. בסופו של דבר ללא פתרון קצה, ללא אישור של הגנת הסביבה שזה תלוי פתרון קצה, אין היתרי בנייה. מה הבעיה עם הגנת הסביבה? פתרון קצה זה בעצם פתרון של זבל העופות. מבחינת פתרון הקצה, המועצה מקדמת בעצם הליך לפתרון הקצה כלל אזורי. בעוד שבועיים אנחנו יוצאים למכרז. רק שנייה, אני רוצה להבין. היום. הם רוצים את פתרון הקצה כחלק מההיתר? הגנת הסביבה לא תיתן לך היתר בנייה ללא פתרון קצה. אתה נמצא פה במעגל שוטה. בעצם, ללא הפנייה של הרגולטור אין לך היתר בנייה. אחת הסיבות לעדכון היא הבנה שיש חסמים שלא תלויים במגדלים

הם תלויים במועצה ובהגנת הסביבה. לכן נתנו עוד ארכת זמן. כמה נתתם?

יש שם מספר מסלולים בהתאם להתקדמות. יש שם מושב, מושב חזון.